בוקר טוב.

7 באוקטובר 2021, אנחנו ממשיכים לדון בחוק ההסדרים. אני רוצה להבהיר שצריך להסתכל על הנושא הזה של שוק השכירות